אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת המשנה למאבק בתאונות עבודה. אנחנו מקיימים ישיבה נוספת בעניין החשוב. בחודש אוגוסט ובחודש זה קיבלנו לצערנו